לפנינו שני סעיפים שנדון עליהם במשותף. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לדבר על

המרפאה משרתת 1,500 תושבים מהאזור ולא רק מעכו. אנחנו הזדעזענו מהמצב הפיזי של המרפאה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת והובטח ואני מאוד מקווה שתעזור להקצות תקציב כדי להעביר את המרפאה למקום יותר ראוי ויותר נגיש. אני שמח על שפנית. אני שמח על שזה עלה כאן בוועדה. אני

בעבר זה היה לא לשחוק את הפטור אלא לבטל בכלל את הפטור. היו כל מיני אלמנטים שהשתנו אבל בגדול אלה דברים שכבר נדונו בעבר.

אני אומר שבחוק ההסדרים הקודם הורדנו את זה בוועדת שרים.

האמת היא שגם אני לא מבין מה אתם רוצים. אנחנו הורדנו את זה בוועדת שרים. אתם רוצים לעשות רע לאנשים? אני לא

אנחנו לא עשינו את הדבר הרע הזה ואתם כן עושים אותו.

זה בדיוק הניסיון שלנו להציג את התמונה הכוללת

סיפור המיסוי על שכר דירה.

זוגות צעירים קונים דירה במחיר למשתכן, כשיש הזדמנות לקנות דירה ולא תמיד מתגוררים בה ולא משלמים מס על דמי שכירות, זה מצד

אפשר לדבר על הנוסח. אני רוצה להסביר. למה עד היום לא עשיתם את זה? צריך היה חקיקה כדי לעשות את זה.

אין לו אפשרות להשכיר את הדירה. איפה הוא ישן? הוא חוזר בסוף השבוע לכפר שלו.

לא מספיק שהוא נאלץ - בגלל שאין עבודה בפריפריה - לנסוע עד סוף העולם, לדרום או למרכז, והוא משלם עבור שכר דירה ובסוף אתה אומר לי הלוואי עליך?

הרי אתם יודעים שאם מישהו מהזוגות האלה מוותר על הזכות שלו ביישוב ומעתיק את מקום המגורים שלו וכתובת המגורים שלו למקום אחר, אחר כך הוא יאבד הרבה זכויות בתוך היישוב. לפעמים הם גרים,

בתוך דירה של המשפחה והיא לא דירה שלהם.

כמו שאמרנו, מדובר בדיווח מאוד פשוט. יותר פשוט לא לדווח. היום כאשר לא מדווחים על הכנסות לכאורה פטורות משכר דירה,

לא מודעים לזה שיש להם שכר דירה שהוא

מי שחייב ב-10 אחוזים, חובת הדיווח והתשלום היא זהה לחובת הדיווח שתהיה למי שתהיה לו דירה פטורה. לא. זה לא הנוסח.

אפשר להתווכח על הנוסח אבל במהות זאת התוצאה. היום בחוק אין חובה לתת

יש לך פחת על הדירה. על הדירה אין פחת.

הדירה רק משביחה את עצמה.

זה לא קשור.

אם קנית דירה בשלושה מיליון שקלים, יש לך הוצאות של 100,000 שקלים פחת כל שנה לצורכי

דיברנו על זה. בנושא של ניכוי של דמי שכירות דיברנו על זה שתבחנו וזו הייתה אמירה. אמרנו שיש בעיה תפעולית מאוד קשה לייצר מנגנון

אמרנו שנבחן אבל זה לא משהו שהוא ריאלי. אבל זה מה שאתם עושים כאן.

אני גר באשדוד, שם השכירות היא 5,000 שקלים. למה שם המדינה לא תסייע לי?

צחי, אני יודע שזה מוזר, אבל אני בא להמחיש. מצד אחד אתה אומר שאם אתה שוכר ומשכיר, לא

אתה מרוויח פה,

אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי כשאחד משלם שכירות של 30 אלף מול 30 אלף,

אני בטוח שיש לו עוד איזה דירה אחת או שתיים ושם אתה יכול להרוויח עליו. משכיר במגדל השופטים ב-30 אלף שקלים.

עוד אין עמדת ממשלה.

לפני שאתם עושים עסקאות,

לשחוק, הכוונה שזה לא יהיה בכלל. אני אענה.

היינו בעצם מאותתים לכל המשקיעים בדיור שיש כאן עניין מקרו וכולכם ביחד תלכו ותעלו מחירים.

כאשר כמה מאות דירות בשנה, מתוך שוק שכירות שלם,

לא משנה, עוברות את התקרה - אין להם את היכולת להפעיל כוח שוק

אתם צריכים לחזור אלינו עם שיעורי בית

אם מדברים על הדיור ואם תביא שם ערבות מדינה, אנחנו יודעים

אנחנו מבינים שבחקיקה הזאת יש חלקים פחות נוחים.

אני חושב שכן.

אני נגד. יש כאן דיונים שלא נוח לי ואני הולך להצביע עליהם ואני מצביע יחד עם הממשלה. אני אומר מבחינתנו זה מכלול בשני

הייתה החלטה עוד מתקופת כחלון שמפסיקים עם החקירות האלה.

אני כאוצר בוודאי יכול להבין את החסרונות של זה. כשרוצים לסייע, מסייעים במתן פתרון למימוש. התמודדת במכרז באזור מגורים מסוים,

תמיד הייתי חבר של אגף התקציבים ותמיד רבתי עם אגף התקציבים. אני מדבר על לפני 10 שנים. אני לא אוהב את הנושא הזה של חובת דיווח אבל

את אמרת קודם שאולי אני אחזור בתשובה.

אף

גם החרדים לא. אני אבדוק את זה ונראה מה לעשות. אני רק רוצה להביא לתשומת ליבכם ותשומת לב החברים שבמשך היום אני שאלתי את אגף התקציבים שתי שאלות. שאלה אחת הייתה למה לא עושים באופן קבוע את התקנות של המשמרות. הרי כל הזמן מביאים את זה.

כולם אומרים שזה טוב. שאלתי למה לא עושים את זה קבוע וקיבלתי תשובה. התשובה היא שמשרד האוצר לא רוצה לעשות את זה קבוע בגלל שאם אי פעם יצטרכו לבטל את זה, יהיה יותר קשה ולא כך זה כשזאת הוראת שעה. אחר כך שאלתי אותם למה לא מביאים פחת מואץ. כל הזמן אמרו שיביאו, מה שיעזור מאוד למפעלים. הם אמרו שההחלטה אצלם היא לא להביא את זה. לא להביא את זה בהוראת שעה או בהוראת קבע? לא להביא.

לא כל כך מבין. או שהם בטוחים שאני הולך איתם בכל הדברים שהם מביאים, ואז הם יכולים לתת לי תשובות שליליות על דברים פשוטים,

אני לא רוצה להגיד את הסיבה השנייה. אני משאיר את זה לעצמי. למה הם נותנים לי תשובות שליליות על דברים כאלה פשוטים? פחת מואץ, היה צריך להביא. אתה יודע כמה זמן אנחנו עם הפחת המואץ? אתה יודע כמה זמן הבטיחו לנו?

בקורונה אמרו שבשבוע הבא מביאים. אדוני היושב ראש, בזמן שאתה נותן מחשבה על אי הדיווח על הדירה, צריך לזכור שגם על 10 דירות אין היום חובת דיווח ולהשוות את החוקים. אני רק אומר שיש איזושהי בעיה בחקיקה. אני מאוד מודה לכם על ההשתתפות בדיונים. את קרן הארנונה אני מביא ביום חמישי, אז נצטרך להמשיך את הדיון. אתם תצטרכו לתת לנו תשובות לשאלות האלה.

בסוף גם תהיה הצבעה. אני רוצה שנדע היכן אנחנו עומדים. אני אשמח אם אדוני היושב ראש יסכים לדון בחיוב לדחות את ההצבעה על קרן הארנונה ביום חמישי. אז מתי תהיה ההצבעה? בסוף לא יהיה חוק הסדרים. השבוע ביום חמישי בבוקר יש הצבעה יותר חשובה. לא על קרן הארנונה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:30.